אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום ה-20 ביוני 2022 ואנחנו בהצעת צו למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 18-הוראת שעה) (דחיית יום התחילה). אני חייבת רק פשוט למען הסדר הטוב להזכיר שזה הצעת חוק שהגשתי אני בעצמי. זאת הייתה הצעת חוק פרטית. הצלחנו לעבור את כל המהלומות בדרך וכן לחוקק את החוק הזה. התיקון בחוק, התיקון שמתייחס לזה שמעכשיו והלאה כל שופט יהיה מחויב לבקש חוות דעת והערכה עד כמה האדם האלים שמוצא נגדו צו הגנה הוא בר טיפול או היא ברת טיפול במקרים מסוימים, ולשלוח אותם לטיפול. אני יודעת שהיה ויכוח די גדול על כמה הכנות צריך כדי שנוכל לתפקד מבחינת החוק הזה. סוכם בסופו של דבר על תקציב מסוים והקמת מרכזים שמלווים לבתי משפט. היה דיון האם נתחיל בזה בכל בתי המשפט או רק בחלק מבתי המשפט, סוג של פיילוט. סוכם שזה יהיה ארצי. יוקמו מרכזים לצד בתי המשפט, יוכשרו גם מתקנים של עובדים סוציאליים ויוכשרו עובדים סוציאליים ועובדות סוציאליות כדי שיבחנו את היכולת או המוכנות לטיפול, ויגישו את הדוחות. היום אני מבינה שגם באותם מרכזים אתם כנראה תשתמשו להערכת מסוכנות אם נצליח להעביר את החוק של האזיקונים, ואני מאוד מקווה שנצליח להעביר אותו. התקיים דיון לפני כמעט שלושה שבועות שבו נאמר לי שכנראה משרד הרווחה והביטחון החברתי לא יהיה מוכן עד הסוף להתחיל להחיל את החוק בזמן שהיה צריך להיכנס לתוקף. בזמנו אנחנו אמרנו שזה יהיה צו, ואמרנו שאפשרות של דחיית החלתו תהיה קשורה באישור של הוועדה ומקסימום לחודשיים. אתם ביקשתם צו לחודשיים. אני הודעתי וביקשתי שתגיעו עם צו חלופי שבו אתם מבקשים לחודש, כי להגיד את האמת, אני לא מבינה למה צריך חודשיים, אבל לפני אני אשמע מכם מה הסיבה לבקשה הזו, כי אני התרעתי מלכתחילה לא לחכות ליום האחרון ולבוא ולבקש, כאילו לשים אותי מול עובדה מוגמרת, ובכל זאת זה מה שקרה. הגעתם ברגע האחרון, אפילו יום אחרי החלת החוק. איריס, את תתייחסי? בבקשה.

ראשית זה סוד מאוד גלוי שכולנו מאוד תמכנו והיינו יחד איתך בחקיקה ובאמת זה היה בין-משרדי וכולנו התגייסנו מהרגע שהחוק עבר כדי להתחיל בו, אבל יש הרבה מאוד תהליכים מקצועיים בירוקרטיים בין-מערכתיים שצריך לעבור אותם כדי לצאת לדרך עם חוק. הפעולות שאנחנו עשינו הם מתחילת התהליך ועד היום, אבל אי אפשר להקצות תקנים לרשויות המקומיות ולדאוג שהם יתחילו לעבוד בזמן שניתן לנו. כדי להציג את הדברים שאנחנו עשינו כדי להיות מוכנים לחקיקה, אנחנו התחלנו תהליך של עבודה עם הנהלת בתי המשפט כדי להסדיר את הדרכים של עבודה יחד איתם. בנינו הגדרת תפקיד, בנינו את מודל העבודה, בנינו מודל לבחון מסוכנות ובנינו את ההכשרות. היה לנו תהליך מורכב של להשיג את המשאבים כדי להוציא אותם, כי החוק המיוחד הזה, מכיוון שהוא יצא לדרך עם תקציב קטן ממה שאנחנו ביקשנו, מדובר אמנם על התחולה לכל הארץ אבל יש לנו, מה לעשות רק 30 תקנים, ו-30 תקנים כשאנחנו רוצים להחיל את זה על כל הארץ אנחנו צריכים לעשות עבודה אזורית ולשים אותם ב-12 מרכזים אזוריים ברחבי הארץ, וצריך להעביר את זה לרשויות המקומיות ב-100% והתהליך הזה של לאשר 100% מימון לרשויות המקומיות לקח לנו זמן. היום אנחנו במצב שאנחנו יכולים להקצות את התקנים לרשויות המקומיות ולצאת לדרך. זה המצב שאנחנו נמצאים ולכן מאוד ביקשנו לקבל הארכה של זמן.

אתם צריכים את ההארכה גם כדי שהרשויות המקומיות יוציאו את המכרזים שלהם, יעשו את האיוש. בינתיים אתם עוד לא התחלתם להכשיר את האנשים כי אין לכם. אין לנו את מי להכשיר. כמה זמן ייקח כל התהליך הזה? אני חושבת שאנחנו נפעיל את הלחץ הכי מהיר על הרשויות המקומיות לקלוט מהר את העובדים. בזמן קליטת העובדים אנחנו נהיה ערוכים עם הכול, כולל כל עובד שנכנס, להכשיר אותו ולהתניע ולצאת לדרך. את האמת, מדאיג אותי שעדיין הרשויות המקומיות לא קיבלו את התפקידים האלה. אני יודעת איזה ביורוקרטיה גם נמצאת ברשויות המקומיות, עד שהם יקבלו את זה ועד שיפעלו ויאיישו את התקנים. אתם צריכים לדעת שאין לכם אופציה לעוד דחייה. אני יודעת את זה.

לפי החוק אין אופציה לכזה דבר לא בגלל שעאידה רוצה להיות קשה.

הבאתם בקשת צו אחר, הוצאת צו אחר לחודש? אני מבינה שהמכתב שיצא הוא מכתב לחודשיים. אני לא רואה מצב שאנחנו נוכל פחות, עאידה. אתן יודעות מה מדאיג אותי? יש לי הרגשה שאם אני אדחה לחודשיים, נגיע כמה ימים לפני החודשיים שייגמרו ואז פתאום אנחנו לא מוכנים שוב, אבל אז אתם תישאו בתוצאות כי בסופו של דבר החוק לא מאפשר עוד דחיות. הפחד שלי, שזה איכשהו יתמסמס והרשויות המקומיות לא יפעלו כמו שצריך, מהר, כדי לאייש את התקנים האלה ולהתחיל להפעיל את המרכזים. אני מודאגת מאוד מזה במיוחד במצב הפוליטי הקיים. אני יודעת שאתם כאנשי מקצוע נמצאים ותישארו שם. אתם הדבר הכי בטוח במערכת, הכי יציב, בוא נגיד ככה, ואתן תהיו פה ותוכלו כן לפקח על זה, אבל יכול להיות שאנחנו לא נוכל לפקח על זה. למה לא הוצאתם עדיין לרשויות המקומיות שצריכים לקבל את התפקידים האלה? אנחנו נוציא את ההודעה היום אחרי הצוהריים או מחר. ייצא לכל רשות מקומית? כל רשות מקומית, אחת מה-12 שהן מקימות יחידות אצלן. יש לך את הרשימה? אני ביקשתי את הפריסה של ה-12. אין לי אותה פה אבל יש לי את הרשימה. איך שאני מכירה אותך, יש לך הכול בראש. אין לי את הרשימה כרגע פה, אבל אנחנו כבר העברנו את הרשימה לרשויות המקומיות. ב-12:00 היה שיח עם הרשויות המקומיות הספציפיות שאצלן זה צריך לקום, הנחיות לעבודה וזה יוצא לדרך. וזה פרוס על כל הארץ, גם בדרום, גם בצפון הרחוק? בכל הארץ. הכי רחוק זה בטח חיפה, איפה שיש בתי משפט. אני חושבת שטבריה זה הכי רחוק. טבריה זה צפונה מחיפה?

מקביל. בנצרת יהיה מרכז? לפי דעתי כן. יכול להיות שאין לכם פה את הרשימה? באמת שאין לי אותה. אבל ביקשתי. אי אפשר עכשיו להשיג את זה? אני אנסה לחפש את זה. איך אני צריכה להחליט אם אין לכם עדיין את הרשימה? יש לי הרגשה שזה מעבר לעניין של להודיע לרשויות.

עאידה, אנחנו על זה. זה לא מעבר לעניין. אני לא סתם אומרת שהיום הייתה ישיבה שאני עוד לא נכחתי בה כי באתי לפה, לשבת עם הרשויות לעשות את ההכנה.

זה פשוט פעולה שלוקחת זמן. כל שלב בתהליך לקח זמן להתקדם. אז בואי ננסה למצוא את ה-12. יש לך טבריה, יש לך חיפה, יש לך תל אביב בטח וירושלים בטח. בטח יש לי לוד. וחדרה.

יש לי כבר 5. באר שבע, 6. תל אביב,

נתניה, חיפה, טבריה, ירושלים, נצרת, פתח תקווה, עכו וראשון לציון. אוקיי. זה לא סופי? זה כמעט סופי. אני רק צריכה לקבל את האישור מהרשויות המקומיות הספציפיות. יכול להיות שתהיה איזו רשות שתגיד שהיא מבקשת שנחליף רשות, אבל זה כמעט סופי. שוב, אני לא התעדכנתי מהישיבה שהייתה ב-12:00 כי הייתי בדרך לפה.

מתי התאריך של החלת החוק הספציפי, 15? 15 באוגוסט. אוקיי. בעצם אנחנו מאשרים את זה רטרואקטיבי, שאגב זה גם משהו. בדרך כלל בצווים כאלה צריך להגיע לפני ולא אחרי, בייחוד שזה תהליך ארוך - - - והתרעתי על זה וביקשתי ואמרתי, ואתם הייתם יכולים להגיע אליי ביום שמצב הרוח שלי לא טוב, לא הייתי מאשרת. אני רוצה שהעבודה תיעשה כמו שצריך. אני יודעת שזה דיני נפשות ולכן אני רוצה באמת שיהיו מוכנים לעשות את העבודה והמרכזים יתחילו לפעול. עדיף שהיינו כבר בשלב שזה היה מוכן. אני מבקשת, בעוד חודש אני רוצה לדעת מה קורה ואיפה אתן עומדות. אמנם אני אאשר את הצו לחודשיים, אבל בעוד חודש אני ארצה לקבל דיווח איפה זה עומד. סגרתם עם הרשויות, התחלתם להכשיר עובדים, כמה מאויש מ-30 התקנים שצריך לאייש? הפעם לא אתחיל לדקדק ולהיזכר איפה זה וזה. הכול יבוא באופן מסודר לוועדה, דוח התקדמות אחרי חודש כדי להבטיח שבעוד חודשיים נצא כבר לדרך ותהיו מוכנים לקבל את מה שמחייב החוק.

צו למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 18-הוראת שעה) (דחיית יום התחילה), התשפ"ב-2021 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 18 הוראת שעה), להלן החוק), באישור הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, אני מצווה לאמור: דחיית יום

יום התחילה כאמור בסעיף 2 לחוק נדחה ליום י"ח באב התשפ"ב (15 באוגוסט 2022). צריך להוסיף סעיף תחילה שאומר, תחילתו של צו זה ביום 15 ביוני 2022 כדי שלא יהיה לנו באמת פער שהחוק היה בתוקף. אפשר להצביע. הצבעה בעד בעד, והנה קיבלתם את זה פה אחד. רק לשלוח נוסח מתוקן כדי שנוציא את האישור עליו,

תשלחו בבקשה ונוציא את זה. אני מבקשת, חודש מהיום או בעצם פחות מחודש לקבל את הדיווח, כי כבר איבדתם משהו כמו חמישה ימים מהחודשיים האלה,

בסדר גמור. תודה לכן, נועלת את